בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי, י"ט בכסלו התשפ"ב, 23 בנובמבר 2021. הנושא הראשון שנשלח אליכם יורד מסדר-היום,